אחר הצהריים טובים. מנהל הוועדה, יום לימודים ארוך יש לך היום.

זה כשיושב-ראש הוועדה חרוץ. אני פותח את הישיבה בהצעה לדיון מהיר בנושא:

על חשבונם של שוטרים זוטרים שעבורם יועדה ההנחה. בעקבות זאת חוקרי מח"ש חקרו את הניצב באזהרה, ולמרות זאת ב-13 באוקטובר ראשת מח"ש סגרה את התיק.

הם מושאלים מהמשטרה ובעצם הם יודעים שהם אמורים לחקור את החברים שלהם שהם ביום מן הימים יחזרו לארגון. המצב הזה מביא לכך שמח"ש היא מחלקה לחיבוק שוטרים,

כשפרקליט מדינה ויועץ משפטי לממשלה מתנהגים ופועלים באופן לא ראוי,

מה כבר ניתן לצפות מהגוף שחוקר?

צריך לרדת עליהם, חייבים הרי.

איך מנקים את המושחת? אפשר

לכן אני מציע לא להקצין את הדברים,

אם נניח היית אומר את הדברים בצורה אחרת,

מיקי, שאני כבר יודע מה אתה הולך להגיד,

אז אולי היינו מקיימים דיון אמיתי לראות מה באמת צריך כדי שהארגון הזה, שהוא כל כך

יש ריקבון מהשורש.

לטייב זה להחליט להביא משהו אחר, לטייב זה גם להכניס גורמים אחרים אולי בתוך העניין, לטייב זה להכניס אולי נציגי ציבור לתוך המקומות האפלים

סוף סוף אתה אומר דבר נכון. אני מודה לך, אני לא צריך להוסיף יותר. בושה וחרפה. למרות שאני חייב להגיד שידידי ישראל אייכלר ומשה ארבל, גם הם פועלים

שגם לאחר סיום השירות שלהם במח"ש חזרו למשטרה, ולכן מלכתחילה החקירות שלהם אל מול חבריהם, לפעמים פשוטו כמשמעו - - - עד היום, אדוני. כל אנשי המודיעין הם שוטרים. כן, אבל הכניסו שינוי משום שהם ראו את הבעייתיות.

הבחור המסכן לא יכול להחזיר להם או להתגונן, ויש התמונות, ובכל זאת זה מגיע למח"ש וסוגרים. אפילו לא דין משמעתי. ויש אין-ספור מקרים כאלה. אני לא מדבר על

מפני שכאשר ינקי רוזנברג נפצע,

לא שצעקו על שוטרים, לא היה פיזור. היה מדובר באיסוף קרשים לחגיגות ל"ג בעומר. זה עוד היה לפני הקורונה.

הקורונה התחילה עוד לפני פסח. אבל הנושא היה איסוף קרשים. כל הגישה הזאת שמשטרה צריכה לאכוף את העניין של הקורונה זו טרגדיה גדולה

אני חושב שזה בדיוק ההפך.

והפקידים והשליטים לא צריכים חשבון לאף אחד. ולכן כן צריך לשלב במח"ש גורמים

אולי ועדת החוקה תציע להקים במח"ש גורמים אזרחיים שיהיו שותפים בכל תיק שבו אזרח מעורב. שלא יסגרו דברים

מסכנים, באמת. משטרה צבאית חוקרת לא יכולה להיות הגורמים הללו,

אבל אין מושאלים.

קרן בר מנחם לא תהיה בדיון?

ולכן לפני חמישה חודשים השרידים האחרונים שהיו חוקרים קצינים של משטרת ישראל ניתנה

אני מודיע לך,

בגופי. אנחנו פה כדי להגן עליה. לא אתה, משה. מחלק מבאי הבית הזה שרוצים להחריב אותה. עדיין אנחנו

עכשיו הוא נקי כפיים, נכון? אבל הדיון על מח"ש. גררת אותי, תקבל תשובה.

עד אשר אשמתו לא הוכחה בבית המשפט, עומדת לו חפותו.

אני כתבתי על זה והגשתי תלונה, אגב. למח"ש,

יש הבדל בין טעויות לבין שיטתיות. אני מאמין בפרקליטות המדינה, שדרכם דרך ישרה. מחלקת חקירות שוטרים היא זרוע של פרקליטות המדינה. אין שם אנשים שסוגרים תיקים בכוונה

אפשר גם להבין, אנשים גדלו ביחד.

אני מנסה להסביר לכם,

הם חלק מהגוף. תראה איך אתה, כמפקד מחוז ירושלים, שבתקופתך בוודאי לא היו משתילים נשק בבתים של אנשים, תראה איך אתה היום, כעבור כל כך הרבה שנים,

משה, אתה עם תפיסת עולם לא נכונה.

אני אומר שהיה.

תודה רבה. עמית הלוי, בבקשה. שאלת הבהרה, יש פה נציגי מח"ש? כן, נמצאים איתנו בזום. לקרן בר מנחם היה קשה להגיע אז היא שלחה את רונן יצחק. אני מקווה שבדיון הבא היא תדע גם לכבד את הוועדה פה,

מה זה "תיכנס בסעדה"? מה זה "אני מומחה בפירוק ארגונים עוינים"? מה זו ההתנהלות הזאת של מפכ"ל משטרה? זה היה מפכ"ל המשטרה, אבל אנחנו יודעים אף יודעים היום שזה השפיע ועוד איך השפיע על מח"ש, ועוד איך פירק אותם, ועוד איך קרן בר מנחם שלא הגיעה

ככל הנראה בגלל שראש הממשלה, שזה לא דבר שכל יום

מה לעשות, לא כל יום יש כתב אישום נגד ראש ממשלה. סביר להניח שגם כאשר באו אלי הרבה אזרחים לפני כן

רונן יצחק, שלום. שלום לכולם. אני מנהל המחלקה הפלילית במחלקה לחקירות שוטרים. הקשבתי בקשב רב לדברים. ראשית, מאוד חשוב לי לומר שאתם ואנחנו דנים פה בעבודה של עובדי ציבור, ואני רוצה להגיד לכם שכל האנשים שאני מכיר, ואני לא אעיד על עצמי, כולם עובדים ביושר, במקצועיות. אף אחד לא שם לא בגלל התהילה ולא בגלל השכר הגבוה שמשלמים לנו. אנחנו כאן מתוך השליחות. כמו שאמרו כבר, אנחנו לא חפים מטעויות ולא חפים מליקויים, ואנחנו ארגון שלומד, משתפר ומנסה לעשות את המיטב. יחד עם זאת, כשאני שומע, במחילה, כל כך הרבה אמירות שאין ביניהן ובין המציאות ולא כלום, לפעמים בצורה קיצונית, כגון נאמר פה על התיק של אל-חאלק שהוא נסגר. התיק לא רק שלא נסגר, הוחלט להגיש כתב אישום כפוף לשימוע.

זה תוקן בוועדה מיד לאחר שנאמר על ידי חבר הכנסת כסיף. תיקנתי אותו. אל תיתפס לזה, יש מספיק בעיות אחרות. וקיבלתי את התיקון. התיק של מר גואטה מונח על שולחננו, ממש לא נסגר. עוד לא נתקבלה החלטה. אנחנו נתמודד עם הביקורת ואנחנו לא חפים מטעויות, אבל רוב הדיון כאן נסמך על כתבות ועל הדלפות ועל ציטוטים, לחלקם מתייחסים כאילו דברי אלוקים חיים אבל הם במציאות לא קרו. למשל הציטוט שמיוחס לקרן בר מנחם, שנאמר שהוא נאמר בפומבי והוא לא נאמר בפומבי והוא לא נאמר מעולם. הוא נאמר בהקשר לתיק ספציפי וממש לא כפי שצוטט. אז מה נאמר? חשוב לנו לדעת מה נאמר. קודם כל, חבל מאוד שהיא לא באה לומר בקולה את ה"אני מאמין" שלה. אם ועדת החוקה מזמינה אותה, ראוי שעובדת מדינה, בכירה ככל שתהיה, תגיע ותכבד את הוועדה, מבלי לזלזל חלילה בכבודו של אדוני. אדרבה, תגיד לנו מה כן נאמר. אני אשתדל לענות כמיטב יכולתי והבנתי. אני רוצה לקדם באמת את הדיון. אנחנו תמיד פועלים לפי אמות המידה שלימדו אותנו, לפי ראיות, לפי מה שעינינו רואות. אנחנו לא שופטים לא לפי הלך רוח ולא לפי שום דבר. חלק מהתיקים אכן נסגרים. הם עוברים את כל ההליך, כולל הליך בקרה אחר כך של מחלקת עררים. בחלק מהתיקים התיקים נסגרו על דעתו של המשנה לעניינים פליליים ודעתו של פרקליט המדינה. העררים האלה הם לעתים נדחו, לפעמים מוגשים בג"צים שגם הם לעתים נדחו. אנחנו לא דיברנו כאן על תיקים שכן מוגשים, שחלקם בכלל לא מוזכרים. אנחנו יום יום מופיעים בבתי משפט בכל הארץ, בתיקים נגד שוטרים, חלקם תיקים חמורים במחוזי, תיקי שלום. מחלקת המשמעת של משטרת ישראל גם היא עושה עבודה רבה בהמון המון תיקי משמעת. מי מחליט להעביר תיק מתיק משמעת לתיק מח"ש? מה הקריטריון? אני במקור הגעתי מפרקליטות מחוז ירושלים. בדיוק אותם קריטריונים משפטיים ראייתיים שיש לנו לשפוט האם התיק הוא תיק פלילי, אנחנו שופטים את כל השוטרים כך. מקום שבו במישור הפלילי לא ניתן להעמיד לדין כי אין ראיות או כי לא מדובר בעבירה פלילית, ואני מזכיר שמח"ש חוקרת רק עבירות פליליות של מעל שנת מאסר, מי שנתן לנו את המנדט הזה זה כבודכם, חברי הכנסת. זה כתוב בחוק. מה אחוזי סגירת התיק של מח"ש אל מול אחוזי סגירת התיקים באזרחי? אתה היית בפרקליטות מחוז ירושלים, אתה אמור לדעת.

בהתנהגות של השוטר, אז אנחנו מעבירים את זה למחלקת משמעת של משטרת ישראל, ושם עושים לא מעט דברים, כולל השעיות, כולל פיטורים, כולל העמדה לדין משמעתי של שוטרים. הדברים האלה

מדובר כאן בכתבה שבעצם עוררה את הדיון הזה. איך יכול להיות שבא פרקליט המדינה, לפי הפרסום בכתבה ואם יש כאן עובדות לא נכונות אז אולי תגלה לנו

התחלתי לומר שמבין עשרות החוקרים, כל החוקרים כולם למעט שניים, נכון להיום, הם אזרחים עובדי משרד המשפטים, בדיוק כמוני. הם לא קשורים למשטרה, לא אנשי משטרה. השניים שנותרו, אחד מהם משרת במח"ש למעלה מ-25 שנה. מכל מקום, על פי החלטת שר המשפטים מלפני כחודשיים,

בעוד כחודש גם הם לא יהיו במח"ש. מה שאומר שמאה אחוז החוקרים יהיו אזרחים עובדי משרד המשפטים בלבד. לא אמורים להגיע שוטרים שאולים?

זה נמשך כמה שנים טובות, לאזרח את כל מערך החקירות גם למראית פני הדברים, למרות שמעולם לא קרה שחוקר חקר את חבר שלו, כיוון שזה לא קשור אם הוא שוטר או לא, אסור יהיה לו לעשות את זה בכל מקרה. אבל את זה אני מניח בצד. לגבי השאלה על הלחצים, אני יכול ביושר לומר, אני נחשף גם בתפקידי לתיקים מאוד רגישים, מאוד תקשורתיים. אני אומר לכם במאת האחוזים, מעולם לא הושפענו מלחצים. גם כאשר הרחוב בער ושרפו מכוניות וגם כאשר היו הפגנות, אנחנו תמיד עושים את עבודתנו נאמנה הכי טוב שאנחנו יודעים. לעולם לא ניטה להגיש כתב אישום או לסגור בגלל הלך רוח, גם אם הוא קשה וגם אם נאמרים דברים קשים ברחוב. יש לא מעט דוגמאות לדבר הזה ויש כתבי אישום שמתנהלים היום שהיו הפגנות רבות לפני הגשתם נגד ההגשה ובכל זאת זה הוגש, ויש מקרים הפוכים. השאלה שנשאלה על ידי חבר הכנסת עמית הלוי הייתה על לחצים שבאים מהפרקליטות או מהמשטרה. הוא הביא דוגמאות כאלה ואחרות שהתפרסמו במקומות כאלה ואחרים. אנשים הם לא מלאכים בסופו של דבר, ואלה גופים שיש להם ממשק. בתצהירים של ראש מח"ש לשעבר וסגן ראש מח"ש הנוכחי לפי דעתי, אנשים מתוך מח"ש העידו על זה. אני לא רוצה להתייחס לתצהירים שמישהו מגיש כשהוא מגיש תביעה אזרחית. נכון, כולנו בני אדם, אבל אני מעולם לא נתקלתי במצב שבו מישהו השפיע על מישהו, מישהו פחד ממישהו, מישהו רצה לרצות מישהו. בוודאי בתיקים הדרמטיים שממילא עולים בסוף להחלטה הסופית של הדרגים הבכירים במשרד.

יש תיקים, והתיקים חלקם עלו למעלה לאשרור ההחלטה. לעתים אישרו אותה, לעתים לא אישרו אותה. בסוף אנחנו עושים באמת את העבודה לפי מה שאנחנו רואים. אני מדייק את זה, כי זה חשוב לתרבות שאנחנו דנים בה כאן. אנחנו באמת רוצים לתקן, אנחנו לא רוצים לקלקל או לשרוף. השאלה הייתה אם יש בטענה של הרבה אנשים ואני מכיר גם מתוך מח"ש שבמהלך החקירה יש פניות מהפרקליטות, ולעתים גם מהמשטרה. התייחסתי לדברים הגלויים, אני יכול לחשוף עוד כמה תיקים כאלה. זה שזה בסוף עולה, זו לא תשובה מספקת. כדי שזה יעלה בסוף לשי ניצן והוא יחליט, או לפרקליט המדינה והוא יחליט, זה לא אומר שהסוברניות של החקירה שלכם צריכה להיות מלאה. אם בא אליך פרקליט או סגן פרקליט, או בא אליך מפכ"ל משטרה ואומר לך: תשמע,

תעזוב אותו, או תן לאבי או למשה להמשיך לחקור, זה דבר פסול בעינינו. השאלה הייתה אם יש פניות, כמו שפורסם בתצהירים של אנשי מח"ש אחרים, מהפרקליטות ומהמשטרה במהלך חקירה שלכם להקל או להחמיר.

תשובה. אני מעולם לא נתקלתי בפנייה כזאת. לא רק שזה פסול, זה גם אסור במישורים אחרים. אנחנו לא מתנהלים כך. זה לא עובד שמתקשרים ואומרים: בוא תקל, בוא תסגור. אוי ואבוי לנו אם זה יהיה. אני אומר לך בפה מלא, קל לי לענות. שוב, אנשים נתלים בתצהירים כאלה ואחרים. אפשר לשאול את זה שהצהיר שם את התצהיר. אני אומר לכם, התיקים תמיד מוכרעים על פי מיטב הבנתנו ושיקול דעתנו ולא לפי לחצים. נשאלה פה שאלה האם אנחנו מגלים בדיעבד שהתיק הלך למשמעת והאם זה משפיע עלינו. סדר העבודה הוא שתיק לא יכול ללכת למשמעת אם הוא מעורר חשד לפלילים. תמיד הוא יעבור דרכנו, גם במקומות שבהם מקריאה ראשונה ברור בעליל שאין עבירה פלילית ובכל זאת זה עובר אלינו. אנחנו עוברים על התיק, ורק כאשר אנחנו סוגרים את התיק, רק אז מחלקת משמעת אמורה להתחיל לעבוד, וזה לא עובד ההפך. כך זה עובד. הם פועלים רק אחרי שאנחנו סגרנו את התיק.

יש הרבה תיקים ממחלקת משמעת שאומרים: עולה חשד לפלילים, תבדקו. דברים שבכלל לא הגיעו אלינו. אז אנחנו אלה שקודם מחליטים, וככל שאין פלילי זה מגיע אליהם. אין לי דרך להתייחס לתיק שהזכרתם פה, תיק של ילד. אני לא מכיר את פרטיו לכן אני לא יכול להתייחס אליו. אני כן יכול לומר לכם מניסיון שלעתים גם אני כאזרח רואה תמונות וצילומים שגורמים לבטני להתכווץ, ואחר כך כשאני רואה את כל התיק כולו,

רואים שהתמונה היא לפעמים שונה בתכלית, או שיש זווית אחרת שלא רואים אותה. אני לא יודע אם הוגש ערר על התיק הזה ואם הערר התקבל או נדחה. אני באמת לא מכיר, ולכן אני לא יכול להתייחס לדבר הזה. התבקשתי להתייחס לגבי זוטרים או בכירים. אני מזכיר לכם שהייתה בזמנו ביקורת הפוכה. הוגשו כתבי אישום. אתם זוכרים את התיק של ניצב שהוגש נגדו כתב אישום, חלק מן הניצבים פרשו, חלק עמדו לדין משמעתי. יש עדיין אנשים בכירים בדרגות בכירות שעומדים לדין משמעתי או לדין פלילי. חלק מהתיקים כבר מתנהלים היום, ולכן אני לא יודע למה הכוונה זוטרים או בכירים. אנחנו בטח לא הולכים לתפוס במירכאות את הש"ג. מי שחטא ויש לו אחריות פלילית יעמוד לדין. אם האחריות הפלילית הזאת לא קיימת ויש בעיה משמעתית אפילו למראית עין, למשל שוטר שקילל, אמר אמירה גזענית, וזו הרי לא עבירה פלילית, אנחנו כמובן שולחים את זה למחלקת משמעת, לעתים עם המלצה להעמיד אותו לדין כיוון שברור שזה פוגע באמון הציבור ובתדמית המשטרה, ואנחנו אמונים גם על העניין הזה. בשביל זה אנחנו קיימים. אנחנו מקבלים ביקורת באהבה ובברכה, ובלבד שהיא מבוססת על עובדות נכונות ולא על מגמתיות. כשאנחנו מציגים עובדות אתה אומר שאתה לא מכיר את התיק, למרות שכל מדינת ישראל מכירים אותו. אני מזכיר שלא התייחסת לגבי אחוזי הסגירה של התיקים אל מול אחוזי סגירה באזרחי, בפרט שהגעת מפרקליטות מחוז ירושלים, אתה אמור לדעת את הנתון הזה. זה נתון גם שאמור להיות לכם סוג של בקרה להסתכל אם באמת האחוזים הם לא זהים בצורה קיצונית, האם באמת משהו כאן לא מתנהל נכון. ואני מבקש גם שאדוני יתייחס בכל זאת לתצהירים שאומנם הוגשו, אבל אנחנו נחשפנו אליהם כחברי הכנסת במסגרת תביעה של יוצאי מח"ש ופשוט לפרוטוקול תכחיש אותם. בקשה מאוד מאוד פשוטה, מאוד לגיטימית. לגבי האחוזים, את פרקליטות ירושלים עזבתי לפני שמונה שנים. הנתונים אמורים להתפרסם בדוח של הפרקליטות שלדעתי אמור לצאת ממש בימים הקרובים. אנחנו כמובן נשלח אותם גם לוועדה והם יתפרסמו גם לציבור. אין לי הנתונים כרגע להציג בפניכם, בטח לא ביחס לפרקליטות ירושלים. אני כן יכול לומר לכם שאחוזים ניכרים מהתיקים עוברים למחלקת עררים, כי מוגשים עררים, בעיקר על תיקי מח"ש. יש בקרה נוספת על העבודה שלנו, שלעתים היא לא חפה מטעויות אבל מעולם זאת לא הייתה טעות מכוונת. תמיד יכולה להיות טעות בשיקול דעת או בעיה אחרת, ואנחנו לומדים מתחקירים. לגבי שאלה של תצהירים, אני לא יודע מה נאמר בתצהירים. מי שהצהיר הוא אחראי למה שהצהיר. לא מתפקידי לא לאשר ולא להכחיש. אני יכול לומר לכם את מה שעיני רואות, וכל מה שיש לי זה היושר האישי שלי. נגעתי בתיקים הכי גדולים של מח"ש בשנים האחרונות. אלי מעולם לא פנה איש, ואם היה פונה ברור לכולם, אני מקווה, שזה מיד היה עובר הלאה, כי זה אסור לפחות משלוש בחינות. לא רק הבחינה המוסרית והאתית. לא נתקלתי בסיפור כזה שמישהו התקשר למישהו אחר. מי שהצהיר, אני מניח שהוא יגיד את זה או דרך העיתון או במקום אחר. ענית על השאלה לגבי הנתונים. הבנתי קודם מחבר הכנסת כסיף שהנתונים האלה היו בדוח המבקר, על 90%. זאת אומרת שאלה נתונים שאתה בוודאי צריך להכיר אותם. פה זה מדאיג אותי מבחינה ציבורית, כי כמות כזאת שהיא בסופו של דבר היבול מכל התלונות האלה, אז או שיש פה משהו מטורף של תלונות שווא, או שיש פה בעיה מערכתית. זה דבר שאותנו כוועדה אמור להדאיג, או צריך לקבל ניתוח על העניין הזה, כי משהו פה לא נראה מציאותי מבחינת האחוזים. הדיון הזה ספציפית, גם בדברי ההסבר של חבר הכנסת קרעי ושלי, התייחס ספציפית לפרשה שמח"ש סגרה אותה למכירת דירות לנציבי משטרה במקום לשוטרים זוטרים בחשד למרמה והפרת אמונים. אדוני לא הכיר את התיק של ינקי רוזנברג. אני כן מצפה שתתייחס ספציפית לתיק המדובר, מה סיבות הסגירה, מה העילות שלו.

לגבי השאלה הראשונה, הנתונים מ-2016 כמובן אין טעם לדון בהם, כי עברו הרבה שנים. יתפרסמו נתונים בעוד יומיים שלושה ואז נהיה יותר חכמים. כמובן זה לא מסביר את הכול, אבל בחלק מהתיקים מגישים תלונות שאינן בסמכות מח"ש, ולכן הן תלונות שנסגרות. המון תלונות, כולל תלונות ששוטר קילל, שוטר היה בלי כובע. לכן אני מציע שבדיון הבא, אם תקיימו, נגיע עם הנתונים העדכניים. אין טעם לדבר על 2016, כי המון השתנה מאז. לגבי השאלה של אדוני, אדוני שאל על תיק שנסגר. אני יכול לומר שהתיק הזה אכן נבדק. נגד אחד המעורבים הוחלט שכפוף לשימוע יוגש כתב אישום. לגבי היתר, המחלקה לחקירת שוטרים המליצה למשטרה אכן לנקוט הליכים משמעתיים נגד מי שעמדה בראש אגף משאבי אנוש, כיוון שהתגלו ליקויים כאלה ואחרים בעבודה, בפיקוח ובכל מה שנוגע להליך גם של המכרזים. אגב, הסגירה הייתה גם פה על דעת פרקליט המדינה. זה עלה למעלה. התיק עבר למחלקת משמעת במשטרת ישראל. אגב, היו מעורבים גם אנשים שהם תקציבאים ויותר זוטרים, וגם נגדם הומלץ על הליכים משמעתיים והליכי בדיקה. מכל מקום, הוחלט לגנוז את התיק הזה בגלל עניין ראייתיים, לא בגלל עניינים אחרים, וכל ההמלצות, כולל התיק כולו, עבר כפי שהוא למחלקת משמעת, עם המלצה שלנו כפי שפירטתי אותה כרגע גם לגבי הבכירים וגם לגבי הזוטרים יותר. תודה רבה.

אני רושם לעצמנו את מה שנאמר, שלא יהיו שוטרים שיעבדו בתוך מח"ש וכו'. אבל עדיין יש תחושה ויותר מתחושה שמשהו צריך לשנות בעניין הזה. אני לא יודע באילו צורות, אני גם לא כל כך מומחה גדול בזה, אבל זרקתי רעיון, שאני לא יודע אם הוא נכון או לא. רק שאדוני ידע, במריחה האחרונה שנאמרה כאן, לצערי הרב אני קורא לזה מריחה, הניצבת במשטרה בכלל לא נחקרה. ראשת מח"ש בדיון הבא שיהיה פה תבוא לכאן. היא צריכה לתת תשובות. אפילו את הסגן שלה היא לא שלחה. אני כן חושב שאם באמת יפורסמו הנתונים, מ-2016 הם לא התפרסמו אז אולי יתפרסמו עכשיו.

אדוני היושב-ראש, זה בעיקר תיקים שכל עם ישראל ראה ומשתומם על מה שעושים לאזרח ולא יוצא מזה כלום והתיק נסגר. פתחת פה יותר גדול כשאתה רואה שאני מנסה לדבר? אני חטפתי היום ממנו מספיק, אתה רוצה גם? אתם תחטפו כי אתם מאבדים בסוף את מה שאתם רוצים להגיע אליו, עם כל הכבוד. אולי כותרת זה ייתן, אבל זה לא ייתן לנו משהו שאני יכול לעשות בו שימוש. אני אדם פרקטי. מה שהתחלתי להגיד הוא שכאשר נדבר על נתונים נבקש גם לדבר על התיקים. פילוח שלהם, כמה זה היה "ינקים" כאלה, כמה זה היה בסוגים כאלה. יש הרבה דרכים איך לפלח. אז אם אנחנו רוצים להגיע למשהו יותר רציני, זה מה שאני חושב שצריך לעשות. מעבר לכך אני קורא לשר המשפטים לעשות חשיבה איך מנערים אולי קצת את הארגון, איך נותנים לו איזושהי עין ציבורית בתוכו בצורה כזאת או אחרת לתועלת כל עם ישראל. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:59.